טוב, בוקר טוב לכולכם. אנחנו מתחילים, חברות וחברים. אני מתכבד לפתוח את הישיבה החשובה הזאת. במיוחד בעת הזו חשוב ביותר לדון במצב לימודי מדעי הרוח. אין ספק כי

ויש לנו גם ועדה פנימית שבראשה עמדה סגנית הנשיא,

מרגלית פינקלברג, והיא תדבר קצרות על זה אחר כך. אני רק אומר מראש שההבדל הגדול בתוכן בין ההמלצות דוח מצב המדע לבין הוועדה הפנימית

על החינוך במדעי הרוח ברמה

אבל עדיין זה דבר מהותי שיהיה פה מדעי רוח חזקים. ויש לנו מספיק סטודנטים חזקים בשביל לעשות את זה, אם נשכיל לתמוך בהם ולשנות את המערכת.

זה שהבנו לגבי היהדות, אם את יכולה גם להסביר לנו לגבי נושאים

אז הרבה פעמים משתמשים בנימוק הזה כדי לשמור עוד ספרות עברית

אבל לא פחות חשוב זה לשמר את מדעי הרוח הכלליים. מדעי הרוח הם חשבים מאוד לזהות, אבל הם חשובים מאוד גם לרוח האדם בכללי ולתרבות

כי חשוב,

בכמה דרכים ולא רק אחת נגד השנייה למשל, אז אתה נהיה יותר סובלני והראש שלך נפתח

אותן. וזה דבר שהוא מהותי לחברה פלורליסטית ודמוקרטית ופתוחה. לפחות מה שאני מאמינה בו. מבחינת תשתיות:

ואם זה דרך באמת כל אותם מוסדות כמו

אז אנחנו נוכל לצאת מהמשבר ולקדם את עצמנו למצב שבו יש לנו מדעי רוח פורחים. זו המטרה. תודה. "שוקראן טזילה".

אנחנו נעביר לפרופ' מרגלית פינקלברג, מאוניברסיטת תל אביב, שהיא סגנית נשיא

אבל הם אומרים 'כרגע אנחנו צריכים פרנסה ומהר'. זאת אומרת שיש יחס הפוך בין הדברים האלה. לכן יכול להיות שהכיוון הוא צריך להיות גם וגם, אבל בוודאי ובוודאי,

שצריך איזה שהיא דחיפה החל מגילאי הגן אפילו הייתי אומרת.

ב-2016 מכון ון ליר יחד עם המועצה להשכלה גבוהה פרסם דוח מקיף על המצב של מדעי הרוח. ואני חושב שעם המלצות, עם ועדות שקמו

אי אפשר שסטודנטים ייקחו שנה מהחיים שלהם וילמדו מדעי הרוח. זה כנראה לא יקרה בדורנו. אבל מה שאנחנו עושים זה אומרים לסטודנטים: בקיץ, לפני שאתם מתחילים את הלימודים שלכם, תבואו ותלמדו מדעי הרוח. מדעי הרוח באוריינטציה שרלוונטית לאנשים

אני חושב שהחיבורים האפשריים הם למשל

שמביאים חוקרים ויוצרים דוקומנטריים ועובדים ביחד כדי לייצר סרט. עכשיו התחילה סדרה של כאן 11 על חילוניות.

אנחנו, כאן 11 התחילו סדרה על

ואתם יודעים מה? גם במכללות של קורסי קיץ לדוגמה כאלה.

מצוין.

ובגלל

אוניברסיטאות לא יכולות להרים קורסי קיץ כאלה. אבל אם יהיה כסף ייעודי שקיים ונוכל להגיע ולגעת

אנחנו ישבנו כל הדיקנים של מדעי הרוח, אנחנו נפגשנו בשנה שעברה אחת לכמה

הוא הועבר, קוצץ, הוחלף, או מדברים על זה. כרגע אין לי תמריץ לקדם את הבין לאומיות, בדיוק להיפך. אם אני מקדם בין לאומיות, אני שולח תלמידים

כי אני הייתי מצפה ש-ות"ת ומשרד החינוך יקיים איזה מתכונת של שיח קבוע אתכם. כמי שמייצג בעצם את השטח בנושא הזה. כמובן מערכת החינוך. אבל הבנתי שבעצם אנחנו רוצים קודם לשמוע

אז מה שיש לנו זה ככה: 30,000 מורים מלמדים את מקצועות מדעי הרוח בחטיבת הביניים ובחטיבות העליונות. אני כוללת בזה את היסטוריה, ספרות, תנ"ך ושפה

ויש פה שאלות, וחלק מהפתרונות שאנחנו חושבים עליהם הם גם פתרונות שלמדנו אותם ממערכות חינוך אחרות.

יש מערכות חינוך שניסו להתמודד עם השאלות האלה ואנחנו

זה היה flat חותך לכל אורך המקצוע. תוכנית הלימודים צומצמה ב-30% כדי לאפשר יותר למידה משמעותית. כדי לאפשר פחות תהליכים של שינון וזכירה, ויותר תהליכים של חקר והעמקה. חקר לוקח יותר זמן מאשר הוראה פרונטלית בכיתה מול 40

אז כרגע,

התשובה היא שצריך להתפרסם השבוע הסעיף ואז אנחנו נהיה יותר חכמים לגבי התוצאות הנוספות. אני לא מכירה את התוצאות שלו. ויש לנו עוד מעט פיזה, וכשיהיה פיזה נקבל

וגם של אוצר מילים. את יודעת,

כשאין את,

של ההכתבות, של לתת מילים, אוצר מילים, דוחות קריאה, קריאת ספרים. זה נושא שהוא מאוד מאוד חסר היום.

אחת התוכניות שאנחנו מובילים לשנה הבאה עוסקת חזק מאוד בנושא של עידוד

אנחנו יודעים שלמידה בין תחומית היא יכולה להיות למידה יותר רלוונטית, כי היא מאפשרת לילד לעסוק בבעיות שמטרידות אותו

מגוון של תשובות שמדעי הרוח יכולים לתת לו. המקום השני, וזה דבר

ות"ת ומל"ג כבר שמו להם כמטרה כבר מספר שנים לקדם כמדיניות מוצהרת ורשמית,

בישראל. במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. כולל בתיכון, כולל בבתי

תואר ראשון שנקרא פכ"מ. בהרבה אוניברסיטאות זה קיים ואפילו במכללות. תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. יש כאלה גם משלבים משפטים, אבל זה סוג של תואר שאתה בונה מחדש

בצורה כזאת התלמידים גם מקבלים את הבגרות, כאשר יסיימו. גם יקבלו 20 נקודות, למי שיסיים 20 נקודות.

זה יהיה הכרה באוניברסיטאות או במוסדות

שהייתה בעצם תוכנית בנגלה הראשונה של הקרן לקידום מדעי הרוח,

ואחת הבעיות שאני חווה, התוכנית הזאת,

לימודי אפריקה היו במשבר נוראי, לא היה כמעט בשום אוניברסיטה. כמה אוניברסיטאות

טוב, אז אני רוצה לתת ל-"דרך רוח" בבקשה, לליאור וסיגל. שאלה לפני, בבקשה. אני רציתי לשאול את ד"ר אסרף אם היו כאן התייחסויות למודל התקצוב והתקצוב של מדעי הרוח. אני לא

מהצד של אפשר לעשות. בסוף זו פעילות משותפת של הרבה מאוד גופים, כולל אוניברסיטאות, כולל הרשויות המקומיות, כולל קרנות פילנתרופיות שתומכות בנו לאורך השנים. אנחנו מפעילים היום שישה בתי חינוך למדעי הרוח, לתלמידי תיכון ויסודי.

עכשיו, אני רוצה להבחין בין מדעי הרוח ובין רוח. בבתי הספר התיכוניים, וכאן אני פונה למשרד החינוך. כי תראו,

זה משהו אחר. בבית ספר תיכון ובבתי הספר היסודיים התלמידים נדרשים לקרוא ולכתוב. הם מגיעים לכיתה א' עם מחברת ועם ספר והם יוצאים כשהם לא יודעים

שיהיה כתוב, והמעסיק הפוטנציאלי, ואף אחד לא יצטרך לחפש כדי לראות שהוא גם יודע

שיהיה כתוב.

נדמה לי שזה דבר חשוב מאוד וזה יגדיל את הביקוש למדעי

אני חושב שמבחינה מסוימת הייתי מעלה סוגיה שאני לא שמתי לב אם היא עלתה פה,

מתנצל, כי הגעתי מעט באיחור. זה עצם העובדה שהמבנה של התואר במדעי הרוח הוא מאוד מאוד זהה

בתכל'ס,

קצת את ההתעסקות בשאלה עד כמה אנחנו מדע. אנחנו עוסקים בהנחלה של תרבות.

אנחנו צריכים להביא איזה שהוא מסר לתוך החברה הישראלית וזה המסר שאתם מדברים עליו שם ב-"דרך